אני פותחת דיון בוועדת הבריאות.

כ"ז באדר א' התשפ"ב, השעה 13:11 ואנחנו דנים בהצעת החוק זכויות החולה (תיקון איסור הפליה) של חברת הכנסת גבי לסקי. תציגי בבקשה את התיקון. תודה רבה כבוד יושבת הראש. האמת שחוק זכויות החולה זאת מהפכה אמיתית בחקיקה מבחינת מדינת ישראל. אני שמחה להגיד שזאת הייתה חקיקה גם כן של שרי מרץ לשעבר יאיר צבן וערן